אנחנו פותחים את הדיון הנוסף שיש לנו. הצעות תקנות הטלגרף האלחוטי (תיקון) (תיקון) התשפ"ג-2023. מי מציג מטעם משרד התקשורת? נא להזדהות רק. אחר הצוהריים טובים, שמי אורנן שטיינברג, נציג הלשכה המשפטית של משרד התקשורת. ראשית, אני מבקש להודות לממלא-מקום יושב-ראש הוועדה על קיום הדיון היום,

בהזדמנות זו ארצה להודות גם לצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, שסייע להביא את התקנות האלה לוועדה. אנחנו מבקשים את אישורכם היום לשני נושאים. נתחיל עם (תיקון (תיקון)), שזה בעצם הנושא של דחיית החישוב היומי לאדם שמבקש רישיון חדש באמצע הרבעון. לפני שאתחיל את ההקראה עצמה אתן כמה מילים לגבי מהו תחום הטלגרף האלחוטי והאגרות. פקודת הטלגרף האלחוטי מסדירה את השימוש במשאב הציבורי של הספקטרום האלקטרומגנטי בישראל בתחום התדרים שנקראים "תדרי רדיו", אבל משמשים גם להרבה דברים אחרים. הפקודה מסדירה גם את המשאב, גם את דרכי הניהול שלו, וגם רישוי פעולות של מכשירים אלחוטיים. בתחום התדרים הזה הוא משמש לתקשורת. אפשר לשדר, להעביר או לקלוט אותות. כך למשל, התחום הזה משמש לשירותי טלפוניה סלולרית, להפצה אלחוטית של שידורי טלוויזיה ורדיו, לתקשורת הלוויינית, להפעלת מערכות קשר צבאיות, לתקשורת בין כלי טיס ולתקשורת בין כלי שיט, ועוד. משאב התדר בתחום הזה, מעצם טבעו הוא משאב מאוד מוגבל, שכן, אם משדרים בתדר מסוים באזור מוגדר, זה מגביל את היכולת של גורם אחר לשדר באותו תחום באותו תדר, בשל ההפרעות ההדדיות שעשויות להיגרם לשני הצדדים שמשדרים. לכן בשל כך תחום הרדיו,

הוא משאב במחסור, ונדרש לקבוע את העלות שלו כדרך להקצאתו של המשאב הזה למשתמשים השונים. ככלל, אגרות התדרים נועדו ליצור את התמריצים השונים לשימוש בתדרים, ולהביא ליעילות כלכלית ומשקית. עכשיו אני מגיע לתקנות. תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) קובעות,

את האגרות בעד מתן רישיון והקצאת תדרים, וגם את מנגנון ההצמדה של האגרות האלה, שזה קשור לדיון השני. בעבר, לפי התקנות, אדם שקיבל רישיון חדש להפעלת מכשיר אלחוטי באמצע הרבעון היה נדרש לשלם עבור כל הרבעון.

קיבלת רישיון בפברואר, שזה אמצע של הרבעון הראשון, נדרשת לשלם עבור כל הרבעון הראשון כאילו קיבלת אותו בינואר. למרות שחישוב האגרה באופן רבעוני היא דרך מקובלת בחישובי האגרות גם בתחומים האחרים, זה כן גרם לחוסר התאמה בין התשלום לבין מתן הרישיון והקצאת התדר בפועל ויצר עיוות בתשלום האגרה. לכאורה זה גם למי שהחזיר תדר באמצע הרבעון.

יש לנו הוראה אחרת שמתעסקת בהחזרת התדר באמצע הרבעון. גם שם זה היה רבעוני ועשינו שינוי ליומי לגבי משתמשים מסוימים. לא הבנתי. ועל זה אנחנו לא מדברים היום?

על זה אנחנו לא מדברים היום.

כי שם היומי כן עובד? כי שם היומי עובד למשתמשי סלולר בלבד, ולא נקבעה ההוראה שאומרת שהיא תחול על כל שוק התקשורת, בשל טעמים חישוביים ותפעוליים, שהם שונים מקבלת רישיון

אז אני רוצה רק להבין: אנחנו מדברים היום על תיקון לגבי מי שמבקש רישיון חדש באמצע הרבעון?

אבל מי שמחזיר תדר באמצע הרבעון, עליו אנחנו לא מדברים בכלל כי הוא משלם על רבעון מלא ולא מחשבים לו יומי. למעט סלולר - - - הם בכלל נמצאים על יומי. כן, הבנת נכון. זה ברור בתקנות? מתקנים רק את התקנות שנוגעות ל - - - למי שלוקח תדר באמצע הרבעון.

בשל העיוות הזה, באוגוסט 2020 תוקנו תקנות הטלגרף האלחוטי כך שבסיס החישוב לתשלום האגרה בעבור רישיון חדש הפך ליומי במקום רבעוני, מה שיכול לפתור את הבעיה האמורה של העיוות. כאן יוער שלפי תקנות הטלגרף האלחוטי, תשלום האגרה קבוע כתשלום שנתי וצריכים לשלם מראש בינואר לכל השנה. אבל לבעלי רישיונות מסוימים אפשרנו באמצעות התקנות לשלם גם באופן רבעוני. זה קשור לדריל דאון שנעשה אחר-כך. שנייה. ברמת העיקרון יש תשלום שנתי שחולק כבר לרבעוני,

שלוקח ב-1.6 משלם רק שני רבעונים? התיקון על תיקון בא לדבר על מי שלוקח באמצע הרבעון?

יש שתי דרכי תשלום שונות. יש בעלי רישיונות מסוימים שיכולים לשלם אך ורק בבת-אחת, למשל תחנת מוניות. אם אתה לוקח באמצע השנה, אתה צריך לשלם מאותו רגע בבת-אחת על כל שארית השנה. אבל אם אתה בעל רישיון שיכול לשלם באופן רבעוני, אז מאותו רגע שאתה משלם מסתכלים על הרבעונים שנשארו ואתה יכול לפרוס את התשלומים על פני רבעונים שונים.

עוד פעם. אתה אומר ככה: בתוך אלה שבאים ולוקחים באמצע הרבעון או באמצע השנה יש קבוצה שיכולה לשלם רבעונית. כלומר, אם היא באה לצורך העניין ב-1.6, היא תשלם שני רבעונים - - נכון. - - ויש קבוצה שאתה אומר לה: לא, היא תשלם מ-1.6 ועד סוף השנה מלא.

אתה יכול להרחיב למה? שלום, שמי קובי אלפנדרי. אני מנהל תחום מחשוב במשרד, ובין היתר אני מתפעל את המערכת שיודעת להנפיק את אותן האגרות. אני אנסה להסביר קצת את המורכבות. תשלום האגרה בתחילת השנה נעשה בעבור כל השנה, ואם אנחנו ממשיכים ברבעונים אז הוא נעשה בהתאם לרבעון שבו נדרש הרישיון. אני רוצה רק לסבר את האוזן מבחינת החלוקה בתקנות. הסכומים היותר מהותיים נמצאים בחלק של הרט"ן ושידורים לציבור, המיקרוגל - - רט"ן זה סלולרי. - - יש שם שלושה נושאים שהם בעצם מרבית הכסף. אני מבין ש-80% נמצא שם? 90%-95%, זה סדר הגודל. 80% זה סלולר והשאר זה - - - אנחנו מדברים פה על כמות יחסית קטנה של משתמשים שמחזיקים את רוב הכסף. רגע, ברט"ן ובעוד מה? רט"ן זה הסלולר. אנחנו מדברים על הסלולר, אנחנו מדברים על שידורים לציבור, שזה רדיו וטלוויזיה, ויש יש לנו את המיקרוגל - - זה ב-85%? זה 80% ויותר אפילו, שזה מרבית הכסף. אז אם אנחנו מדברים על כ-320 מיליון שקל לשנה, שאנחנו - - לא נוגעים בו בדיון הזה עכשיו.

אני רוצה פשוט שתבינו מאיפה באו הרבעונים ולמה הם באו בכלל. אז הרבעונים האלה הגיעו כי זה באמת לא הגיוני שמי שמתחיל לעבוד עם עורק בתחילת השנה ומפסיק לעבוד איתו באמצע השנה, ישלם עבור כל השנה.

לכן באנו לקראת אותם משתמשים ואמרנו: אוקיי,

החל מהרבעון שאחרי אתם מפסיקים לשלם. זו הסיבה. לא עשינו את זה מול כל האחרים כי מדובר על כסף קטן שההתעסקות עם החזרתו היא בלתי-ניתנת. מדובר באלפים אחרים שתופסים מעט מאוד בחלק הזה של כמות הכסף, ולכן לא עשינו את זה. זהו, מה עוד אני יכול לעזור? בסדר, הבנו את החלק הזה. אז בעצם אנחנו נמצאים במצב שתיקנו את התקנות, ואמרנו: חישוב יומי. החישוב היומי זה פעולה מחשובית שנעשית במשרד. המערכת שקיימת היום במשרד איננה תומכת בזה, ולכן אמרנו שניתן הוראת תחילה מאוחרת כדי שעד 1.1.2022 המשרד יוכל לפתח מערכת שתתמוך, בין היתר, בחישוב היומי. כלומר, התאריך הראשון לתחולת הוראת שעה היה עד 1.1.2022?

בדצמבר 2021 הגענו שוב אליכם וביקשנו שאותו מועד יידחה פעם נוספת לאוקטובר 2022, כי המשרד לא סיים לפתח את המערכת. מדובר במערכת מאוד מורכבת, יש חברה חיצונית שמסייעת למשרד. כוונת המשרד באותו תיקון הייתה להאריך את מועד התחילה של החישוב היומי גם למי שמשלם באופן שנתי, וגם למי שמשלם באופן רבעוני. בעצם על כולם חוץ מסלולר.

בשל הטעות שנעשתה, דחיית המועד הזה נעשתה אך ורק לגבי מי שמשלם באופן שנתי ולא לגבי מי שמשלם באופן רבעוני. אז המצב בדצמבר 2021 או בינואר 2022 הוא שמי שמשלם באופן שנתי החישוב היומי לא חל עליו, אבל מי שמשלם באופן רבעוני החישוב היה אמור להתחיל לחול עליו. אני מבין שבדיון כן דובר על כך שיוארך לשניהם, אבל בפועל לא - - - לא.

לא הייתה הבחנה כזאת. האריכו רק לשנתי מלכתחילה. העניין הזה לא התעורר, אבל התכלית של כל הדיון ושל ההצעה הייתה שזה יוארך לכולם. הרי אין היגיון לעשות את ההבחנה הזאת. אין לנו אפשרות מעשית כן לחשב חישוב יומי למי שמשלם רבעוני, ולא לשנתי. המערכת היום לא תומכת בחישוב יומי בכלל. מאחר שהמערכת לא תומכת, הסלולר נעשה באופן ידני.

מדובר על שינויים שהם לא רבים, כאחד בחודש. לכן אין בעיה לעשות את זה באקסל גם. ולכן הם הוחרגו מלכתחילה מהתחילה המאוחרת - - - כן, מכיוון ששם רוב הכסף. אז אמרנו שלפחות שהם - - יוחרגו.

לכן שם זה נעשה באופן ידני. ולכן תיקון התחילה המאוחרת המקורית לא הייתה רלוונטית לגביהם, וגם התיקונים שאנחנו עושים עכשיו הם לא רלוונטיים לגבי הסלולר.

בזמן שחלף מאז התיקון הקודם המשרד כן התקדם עם פיתוח המערכת הממוחשבת, אבל לא הגענו לנקודת הסיום. מבחינת גורמי המקצוע במשרד המועד הצפוי לסיום פיתוח המערכת והעלאה לאוויר כך שהיא תוכל בין היתר לאפשר את החישוב היומי הוא 1 ביוני 2024. פה אנחנו נעיר שבהמשך לדיונים עם הייעוץ המשפטי לוועדה ולמרות הנוסח הראשוני שהועלה לאתר הוועדה ששם כתוב "סוף 2023" הממשלה מאמינה שנכון יותר שזה יהיה אמצע 2024, וזה התיקון שאנחנו מבקשים כעת לעשות בנוסח. עוד שני עניינים קטנים, שהם בעצם רטרואקטיביים: מאחר שמועד החישוב היומי לגבי בעלי רישיונות שמשלמים באופן שנתי חלף אמרנו שזה הוארך עד 1 באוקטובר 2022 אנחנו מבקשים תחולה רטרואקטיבית לגבי העניין הזה,

שזה יימשך עד עכשיו והדחייה תתחיל כבר מאז. לגבי אותה טעות שנעשתה לגבי מי שמשלם באופן רבעוני, אנחנו מבקשים תחולה רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2022, כך שתחילת החישוב תחול עוד מאז. לא הבנתי את הסיפה עכשיו. זה לגבי הרבעוני. אמרנו שבשל טעות שנעשתה הרבעוני בינואר לא הוארך עד אוקטובר. אז אנחנו אומרים: בואו נלך אחורה לינואר ונאריך להם מינואר

לא מאוקטובר. ינואר 2022?

אני אנסה להגיד את זה במילים אחרות. למעשה, התיקון שקבע את החישוב היומי נכנס לתוקף. לגבי המשתמשים שמשלמים שנתית הוא נכנס לתוקף באוקטובר 2022, ולגבי מי שמשלם רבעוני הוא נכנס לתוקף כבר בינואר 2022. מה שאתם מבקשים עכשיו, זה לקחת את התקופה שבה התיקון כבר היה בתוקף והם היו אמורים לשלם את התשלום לפי החישוב היומי, ובעצם לקחת אחורה את ההחלטה ולשנות את זה רטרואקטיבית כדי שהם יצטרכו לשנות לפי התשלום השנתי או הרבעוני, כל אחד בהתאמה לפי התשלום שלו. אני רוצה להעיר פה שמבחינת המצב בפועל המשרד גבה אגרות. בהיעדר מערכת מחשוב שיכולה לתמוך בחישוב היומי המשרד נאלץ לגבות אגרות במערכת המחשוב הקיימת לפי החישוב הרבעוני הרגיל שלנו, ולכן בפועל לא נעשתה גביית חסר או יתר. מה שקרה בפועל הוא שאנחנו לא היינו מודעים בכלל לבעיה הזאת, ולכן הגבייה נעשתה כרגיל עד אוקטובר 2022. "כרגיל" זה שנתית או רבעונית? ברבעונית. גם וגם. בעצם, אנחנו לא ידענו שיש איזושהי טעות ולכן המשכנו להוציא אגרות על פי מה שאנחנו יודעים לפי רבעוני, ולא יומי. אז אנחנו המשכנו להוציא ואנשים גם שילמו. - - - נצטרך לבדוק. זה מה שקרה בפועל, ואנחנו הפסקנו להוציא אגרות בעקבות זה שבאוקטובר הבנו שיש איזושהי בעיה. אז מאוקטובר לא הוצאתם אגרות בכלל? לא הוצאנו אגרות. אנחנו ממתינים עם זה. בואו נניח שגם אם נרצה לעשות את החישוב היומי, לא נוכל לעשות זאת, זה בלתי-אפשרי תפעולית. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים להבין פה: על איזה סכומים מדובר?

אנחנו מדברים פה על חלק שהוא מינואר 2022 וחלק מאוקטובר 2022 של גבייה שגויה?

אני לא חושב שמדובר פה בסכומים גדולים. גדול זה עניין יחסי. מהכניסה לתוקף של המסלול היומי במקום הרבעוני, ומ-1.10 שבו, נכנס החישוב היומי לגבי השנתי כמה אגרות נגבו ביתר בתקופה הזאת מאנשים שקיבלו רישיונות חדשים? נכון, על זה אנחנו מדברים,

באמצע רבעון.

אריאל

האומדנים שלנו לנושא זה הם בסדר גודל של כ-700 אלף שקל ברבעון לכל המשתמשים הרלוונטיים שהם בתשלום רבעוני ולא שנתי, ועוד סדר גדול של כ-100 אלף למי שהוא בתשלום שנתי. השאלה היא כמה מתוכם באו באמת באמצע הרבעון? כולם. זה רק מי שהגיע באמצע

מספרים לנו שזה לא אפשרי לעשות את זה ידני. רגע, שנייה, אם זה לא אפשרי לאן אנחנו הולכים? מחשובית זה

לא אפשרי ידני. הבנתי.

מה הצפי?

לאן הולכים? הצפי אמור להיות סוף שנה. אנחנו כבר היינו בכמה נקודות צפי שבהן היינו אמורים להעלות לאוויר. אנחנו כרגע לא רואים את זה. נקווה שבסוף

מה החישוב של הצפי מבחינת ההוצאה של המשתמשים? שוב, מבחינת החישובים של הסכומים כמו שאנחנו רואים

ולכן האומדן הוא כ-700 אלף שקל לרבעון, ואז אפשר לעשות את ההכפלות הרלוונטיות לפי כל מועד דחייה

הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון) (תיקון מס' 2),

מי מציג? רק להזדהות

התמ"ג העסקי מבחינתו היה אמור להיות רק מ-2017. אני רק רוצה לחדד. מדובר בתיקון שנכנס ב-1.1.2016 והמשרד פשוט לא יישם את התיקון בצורה שבה ההצמדה הייתה אמורה להיות

א ב-2016 בהתאם לכוונה המקורית של המשרד בשעתו ולהצמדה בפועל שעשה המשרד. מה ההשלכות של זה? אריאל שטיינר מאגף הכלכלה במשרד התקשורת. בעצם יש כאן שתי משמעויות: משמעות אחורה ומשמעות קדימה. מכיוון שאנחנו עוסקים במנגנון הצמדה הטעות משורשרת משנה לשנה. לכן ההשפעה אחורה היא בסדר גודל של מעל 100 מיליון שקלים לכל השנים האלה ביחד, לכל משתמשי הספקטרום, וההשפעה קדימה, או יותר נכון בהווה, זה הפרש של תוספת של 5%. לא הבנתי. אם אנחנו לא מתקנים, אז יש להם תוספת של 5%?

כלומר, התיקון הוא בסוף לטובת המשתמשים?

נציין שבפועל, בשל הטעות הזאת שגילינו אותה בשנה האחרונה, החל מינואר לא נגבים כלל אגרות תדרים כי לא ידענו איך לחייב את משתמשי הספקטרום. אגרות תדרים נאמדות בהיקף של בין 450 ל-500 מיליון שקל בשנה. זה סכום שלא נגבה מתחילת השנה, ומכאן הבהילות שתכף נדבר עליה. ולכן 5% זה על הסכום הזה.

אנחנו צריכים לעדכן את הסכומים מ-2022 ל-2023 לפי מדד המחירים לצרכן, שזה עוד 5%. שזה בלי קשר? - - - זה בלי קשר, זו הצמדה רגילה.

אני רק רוצה לחדד את העניין של רטרואקטיביות, כי אנחנו מדברים פה על תיקון תחילה רטרואקטיבי שדוחה את התחילה של ההוראה שמעבירה ממדד המחירים לצרכן לתמ"ג העסקי באיחור של שבע שנים. חשוב להדגיש את הנושא זה. אתם רוצים להסביר לנו למה לא תוקנה הגבייה השגויה של האגרות אחרי שהבנתם את הטעות? זה בדיוק מה שקורה. אנחנו הבנו את הטעות עכשיו, בשנת 2022. נעשתה בקרה פנימית של המשרד בכל נושא האגרות וההצמדות של כל השנים האחרונות, בדקנו עשור אחורה, ובין היתר גילינו את הטעות הזאת. ברגע שגילינו את הטעות נעשתה חשיבה משותפת יחד עם משרד האוצר ומשרד המשפטים, והפתרון שהוסכם על כולם זה הפתרון שמוצג לוועדה. למה הפתרון הוא תיקון רטרואקטיבי של התחילה, ולא תיקון של הגבייה שנעשתה שלא בהתאם לתקנות? לזה יש מספר תשובות.

כמו שאורנן ציין, הכוונה של המשרד בשעתו, כפי שהמשרד הבין, הייתה שהתמ"ג העסקי יחול ב-2017/18/19, ולכן גם תיקנו שהתמ"ג העסקי לא יחול ב-2019. הרי אם היינו מבינים שזה 2016/17/18, לא היינו רצים לתקן שלא יחול ב-2019. כלומר, כולנו הבנו אז, בזמן אמת ש - - - ועכשיו כשאתם מבינים כבר שהאירוע הזה חל ב-2016, למה אנחנו לא מתקנים את הגבייה אחורה? אז הסיבה השנייה היא שרצינו לפעול לטובת הנישום. הדבר השלישי הוא שזה גם מייצר משמעויות רוחב ואני חושב שגם משרד האוצר יסכים לכך שיש להן השפעות שליליות על שוק התקשורת בכלל ועל שוק הסלולר בפרט. אני גם מבין שאם היום יתקנו את זה לצד השני, זה ייפול על החברות ואז זה ייפול על האזרחים בסוף?

זאת המשמעות. בין היתר יש פה גם שאלת הסתכמות, אם אורנן רוצה להיכנס אליה.

שיש צורך.

שנקריא? כן, בבקשה. "טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי , התשל"ב-1972 (להלן, הפקודה), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 13 (ב) לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:" עכשיו שנייה, אני פותח סוגריים. אני אקריא את הנוסח הנוכחי, כדי שיהיה אפשר לראות מה אנחנו מבקשים לשנות. מה שכתוב היום בתקנות זה: "על אף האמור בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 (להלן, התקנות העיקריות), בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלו ייראו כאילו ..." אנחנו רוצים להוסיף או לתחום את פסקה 7 (ב), שהיא מנגנון הצמדה לפי התמ"ג העסקי, רק לשנים 2017 ו-2018: "תיקון תקנה 1 בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ו-2015, בתקנה 1, ברישה, אחרי "בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה" יבוא "ולעניין פסקה (7) (ב) שלהלן בשנים 2017 ו-2018". מאחר שמדובר בתיקון רטרואקטיבי, כמו שטל ציינה, אנחנו מבקשים גם את אישור הוועדה לתחולה למפרע של תיקון זה. אני אקריא את הנוסח: "תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)". אוקיי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. נשאר לנו רק הסעיף הראשון. נצא להפסקה עד 14:10. (הישיבה נפסקה בשעה 14:00 ונתחדשה בשעה 14:10.) אנחנו מחדשים את הדיון בסעיף הראשון של הדיון הקודם: הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון) (תיקון),

בבקשה, בקצרה את הסיכום ואחרי זה את ההקראה. הממשלה מציעה

נעבור

"טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות,

(תיקון) (תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי , התשל"ב-1972

בהמשך לדיון בוועדה, אנחנו מבקשים כעת לשנות את הסיפה כך שיירשם "יבוא ביום (1 ביולי 2024)". כ"ה סיוון תשפ"ד.

זו הדחייה של בעלי הרישיונות שמשלמים אגרה באופן שנתי. כן.

שזה בעצם מחזיר אותנו אחורה. אנחנו מתקנים את התחילה, אבל זה כאילו תיקנו אותה ב-1 באוקטובר 2022 או ב-1 בינואר 2022, כאילו לא הייתה תקופה שפקעה באמצע. כן. תודה רבה, נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.